שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. לפני שנעבור להצבעה אתה בטח לא זוכר, אבל זאת הוכחה שבכנסת כל הזמן לומדים, וטוב שיש ותיקים שמסבירים לצעירים אני זוכר שממש בימים הראשונים שלי בכנסת היה לנו

לקדם תהליכים ומהלכים אני בטוח שתעשה את

106(א)(1) לתקנון הכנסת ועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת

אתה ודאי זוכר את זה, אדוני היושב-ראש. שמעתי את כולם מאלה שקוראים להם בשמות כאלה ומפגינים ברחובות כאלה שמעתי את כולם. גם כאן אני רוצה ואשמח לשמוע

על חיי האזרח באופן הרבה יותר מהיר,

זירוז הדברים שעדיין לא מגיעים אליי שצריכים להגיע מוועדת הפנים או מדברים אחרים ופיתוח,

חסימות ומשרד האוצר. עכשיו הייתי בישיבה במקרקעי ישראל בישיבה ראשונה וראיתי כמה עשייה רבה, גדולה ורחבה

לכן שמחתי להתפטר

אן איזושהי מניפה שמכסה קשת נכונה מאוד של הנושאים שכינסת לכאן פנימה שהיה היגיון רב להעביר אותם ולכנס אותם כאן לתוך הוועדה. אני בהחלט אומר, אולי זה מקרה בעיניי, זה לא מקרה שעברנו מוועדה לוועדה עם שני נציגים מצוינים של יהדות התורה. מה שאמרתי גם לגבי משה נכון גם לגביך. אני בטוח שאתה תדאג ותייצג נאמנה את הציבור שבחר בך ואת כל אזרחי ישראל באשר הם באופן הכי מקצועי שיש. שא ברכה והמון בהצלחה. תודה וגם תודה על דברים שציינת. היושב-ראש, אנחנו נאלצים להמשיך בסבב.

השר פרוש, בבקשה. אני משתמש בברכה שאמר קודם הרב גפני עם כל הלב וכל הרצינות: אני מצטרף לכל המברכים.

בדרך כלל אלה שהם בסוף חותמים: גם אני מצטרף. אני רוצה שגם אחרים יברכו אותך מכל גווני הקשת.

תודה רבה. אני צריכה ללכת לוועדת חוקה. הרב פרוש, תסיים. סיימתי. תודה רבה. שר החינוך, בבקשה.

אבל אני צריכה להצביע - - יושב-ראש הוועדה לשעבר. גם אצלכם כשהיו שרים נתנו להם - - מה זה משנה "אתם" או "אנחנו". יוליה, פעם ראשונה. זה שאתה שר, עליי זה לא משפיע. בסדר? שלום לכל הנוכחים, חברי הוועדה וחברי הכנסת, האמת שבוועדה הזאת לאה, יש לנו שעות רבות שאת יושבת לימיני, ועכשיו אני שמח, חבר הכנסת יעקב אשר, שאני יכול לשבת לימינך. אז אני באמת רוצה לאחל לך באופן אישי המון בהצלחה. היו לנו הרבה שעות בוועדה הזאת יחד. אני חושב שאתה איש מתאים מאוד, כישרוני מאוד, עם כל היכולות שזקוקים להן בוועדה הזאת. זה היה אפילו יותר טבעי שזאת תהיה הוועדה הראשונה שלך אבל היא לא הראשונה שלך ולכן אספת ניסיון גם במקומות אחרים. אני בטוח שכל זה יבוא לטובת העניינים שלרשות הוועדה, ויש לה עניינים רבים מאוד. כמו שאתה ואני יודעים זאת ועדה סופר משמעותית, היא ועדה מאוד חשובה, יש בה צוות מצוין: לאה שדיברנו עליה, תומר היועץ המשפטי וכל שאר צוות הוועדה. כמובן, אם צריך את עזרתי בכל דבר שאני קשור אליו, בבקשה - - נמצא את הקשר. מכל הלב שיהיה המון בהצלחה. אני יודע שאתה עושה הרבה טוב. תודה רבה.

סגן השר מקלב ולאחר מכן חברי הכנסת. ברכות לסגן השר. הם ילכו, אנחנו נישאר. תדע לך. יוליה, הכול בסדר. אני יודע שתישארי. יוליה, אולי אנחנו הולכים אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום. ידידי, סגן שר התחבורה.

צריך להתרגל שיש כאן יושב-ראש והוא קובע את הסדר.

אני מבין שיהיו לכם הרבה שעות יחד. אם את הולכת להיות כאן בוועדת הפנים הוא יידע להסתדר עם זה. הכול בסדר. יושב-ראש הוועדה, אני חושב שכולם יודעים שאתה מביא לוועדה הרבה ניסיון, הרבה ידע, מוטיבציה וחריצות רבה. מה שציינו כאן זה לא שבחרו בך ליושב-ראש הוועדה אתה בחרת בוועדה להיות יושב-ראש. אתה נלחמת על כך שהוועדה לא תאבד שום דבר מסמכותה, מפעילויותיה. לא היה פשוט, היו הרבה צרכים והוועדה הזאת התפצלה בעבר - - צרכים וצרחות. כן, זה נכון. אתה מזכיר את מרב מיכאלי עם "צרכים וצרכות". לא, זה ב-כ' וזה ב-ח'. ביקשת שזה יהיה בלי רוטציה כדי שהוועדה לא תאבד מסמכותה. אני אומרת את זה למנהלת הוועדה אולי את מודעת או לא מודעת היום יש לוועדה מגוון דברים בסמכותה והיא תדון בזה, אין לי ספק שיושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יעקב אשר יידע למצות את כל מה שיש בתפקיד הוועדה: גם פיקוח וגם חקיקה וגם להציף את הדברים ולבקר אותם. זה תפקידה של ועדה בכנסת. הוא ימשיך את היוקרה שיש לוועדה הזאת. כחבר לסיעה בזמנו לפני שהרב גפני נבחר ליושב-ראש ועדת כספים צריך לדעת שהוא גם היה בוועדת פנים. הרקורד של הרב גפני הוא רקורד של ועדת כספים הרבה שנים - - אני זוכר את הקיר אצלו במשרד מלא בתעודות הוקרה: חבר הכנסת הכי ירוק שהיה בכנסת וכולי. הרבה סופרלטיבים. חבר הכנסת השחור הירוק.

יושב-ראש הוועדה, כחבר גם בסיעה שלך וגם במפלגה שלך אנחנו רואים את התפקיד שלך כתפקיד מכובד מאוד, אחראי מאוד שיביא לנו כבוד, ומאחלים לך ברכה והצלחה רבה.

תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני רק מקווה מאוד שכל המילים היפות לא יהיו הספדים כי בדרך כלל אומרים דברים יפים במקומות אחרים. מי שלא יכולים להגיד לו בחיים אומרים את זה אחרי זה, אבל מי שאפשר להגיד לו בחיים אומרים את זה בחיים. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, עבדנו יחד. פעם הסכמנו, פעם לא הסכמנו, וכנראה ככה זה יהיה. בוועדה הזאת יהיו הרבה מאוד דברים שנעבוד עליהם יחד ונראה אותם עין בעין, ויהיו דברים שלא נסכים עליהם. זה בסדר גמור. אני מקווה מאוד שנדע לשמור פה על כבוד הדדי, על טובת העניין ושיח מקובל ומכובד. זה מה שחשוב לי.

בנושא המטרו אני לא ארד ממך. זה נושא חשוב לכולנו ועל זה נצטרך לדבר בנפרד. ברשותך, אני אלך לוועדת חוקה.

חבר הכנסת שלום דנינו, בבקשה. אני רק יכול לאחל לך בהצלחה. אני חבר כנסת חדש ואני לומד מכם פה הרבה מאוד,

אני מאחל לך שמה שאתה מברך אותנו יגיע גם אליך. אנחנו מאחלים לך בהצלחה ותודה. לימור סון הר מלך, בבקשה. רק להגיד שיהיה בהצלחה, בעזרת השם. משימות גדולות וחשובות, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה. אוהד טל יצא; אברהם בצלאל גם יצא, הרב אייכלר גם יצא. ינון אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שיהיה בהצלחה, בעזרת השם. גם מבחינת צוות אני לא יודע אם התנסית עם הצוות אבל יש לך פה צוות

חלקו עדיין ירושה של אבי ז"ל שהיה בוועדת הפנים. זאת ועדה חשובה , והוא היה פה פעמיים בשני סבבים. כולם מברכים אבל האחריות עליך כבדה מאוד. אני מאמין שאתה נכנס בכובד ראש אבל עם הניסיון שלך אנחנו גם מאמינים שתצליח,

יש הנושא של הדיור שגם נמצא אצלך, דיברו על המטרו שהתעקשת שזה יהיה כדי להצליח בכל דבר ועניין. אנחנו יודעים שיש ברכה והצלחה במעשי ידיך וכך תמשיך, והקדוש ברוך הוא יסייע שלא תצא תקלה תחת ידינו בכלל ותחת ידיך בפרט. אמן ואמן. יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, קודם כול, המון ברכות על הבחירה. שיהיה לך בהצלחה. האמת היא שאני בסיעה ביקשתי להיות בוועדת הפנים בגלל החשיבות שלה והנושאים שבה דווקא בגלל האזור שבאתי ממנו. מדברי השבח ששמעתי סביב השולחן לגבי היושב-ראש,

הגעתי גם לוועדה הנכונה וגם ליושב-ראש הנכון. יחד נעשה המון עבודה ושיתוף פעולה. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אחרון חביב חבר הכנסת אליהו רביבו. ברכות, רבי יעקב, בשעה טובה ומוצלחת. מי שיודע או לא אני מאוד שאפתי לעמוד בראש הוועדה הזאת לו הייתה נשארת בליכוד. זה נושא שאני מאוד רגיש אליו. אבל אין צל של ספק שמאחר שהיא יצאה מהליכוד, אם יש בן אדם ראוי, נכון, מתאים ונחוץ לעמוד בראש הוועדה הזאת זה בוודאי רבי יעקב. אני שואל את עצמי ם אלה היו ההישגים שלך כשלא עמדת בראש ועדה איזה פלאות,

אתה תחולל כשאתה עומד בראש הוועדה. וורט קטן: אנחנו עוסקים עכשיו ב"ויחי יעקב". בפרשות האלה יעקב אבינו מצווה לרדת למצרים והוא חשש. ילדיו הגיעו והוא הלך להתפלל. הקדוש ברוך הוא אמר לו: רד, אני עמך. מסופר על שני חברים שרוצים לרדת לבור שמטמון רב ערך מצוי שם ומתלבטים איך לעשות את זה כי הבור עמוק. אחד קצת יותר מנוסה, והוא אומר לחבר שלו: אני יורד, אני מקדים, תרד אחריי, אני אכוון אותך בדרך ואנחנו נהנה מהשלל. כשהם מסיימים לאסוף את השלל הבחור המנוסה יותר נשאר ומסייע לבחור הצעיר לצאת. בדיוק ככה הקדוש ברוך הוא מכניס אותך לתוך תחום כל כך רגיש לכולנו, בוודאי לך. אתה היית ראש רשות, אתה יודע מה זה. הוא מכניס אותך לקחת את המטמון הזה, ואני סמוך ובטוח מלכות בידי השם. הוא הביא אותך, ואנחנו כולנו יחד נפעל ונקדם את כל נושא הרשויות,

בעזרת השם, יחד בכל נושא ביזור הסמכויות והענקת כוח לראשי הרשויות שהם הברומטר שלנו בינינו בכנסת לבין העם שלא תמיד קולו נשמע. אני מאחל לך שתצא מכאן חזק,

איתן ורק כשאתה תבחר כשידך על העליונה, ושברכבת השם תחול עליך בדיוק כפי שהיא שרתה על יעקב אבינו שכן הפרשה הזאת כולה ברכות. אז כמו שהוא בירך את ברכותיו לכלל השבטים כך אתה, בעזרת השם, תזכה להתברך ולברך את כל היושבים בציון. תודה רבה.

שוב, תודה לצוות, ללאה, לתומר ולכל החברים. בעזרת השם נעשה ונצליח למען כלל האזרחים, כלל עם ישראל וכלל אזרחי ישראל. זאת הכוונה, ויאללה לעבודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:55.